בהתאם להוראת סעיף 20(א)(ג)

אני מקדם בברכה את נגיד בנק ישראל, אמיר ירון. על-פי החוק הוא אמור להציג את תקציב בנק ישראל. אנחנו לא מצביעים על התקציב הזה אלא רק שומעים את הסקירה. אדוני

אתה היועץ של הממשלה ואתה האיש שלנו שעוסק בנושא הכלכלי. לפתע אני שומע אותך מדבר על זה

אף אחד לא התערב, לא בית המשפט ולא בנק ישראל. אגב, בנושא הזה אנחנו תמכנו במציאת סידור.

למשל?

ציפור הנפש שלכם?

הבאבא סאלי היה מטפל בו.

אתם רואים בצד שמאל איפה השוק אומר ריביות בארצות הברית יהיו. הן נושקות בערך ל-5 אבל התמונה היותר

זה ששנת 2022 נגמרה טוב יותר ממה שציפו לפני בערך חודשיים. מה שאתם רואים בצד שמאל זה

מה-6.3% צמיחה ל-2.8%, זה מבטא חלק מזה. אבל הנקודה שאני מנסה לומר פה זה שהבטן שלנו

לגבי האינפלציה. אינפלציה אנחנו ב-5.3%

אם הם לא יצליחו להוריד את האינפלציה,

אז קודם כל יש את זה. בתוך מדינתנו אנו, כמובן שיש את נושא השכר שיבוא

לא רק זה, זוג שבסוף מצליח להגיע לרכישת דירה,

אני מדבר על שני בני זוג עובדים. פתאום מגיעה העלאת הריבית שהיא מוצדקת